שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את דיון ועדת החוקה,

ברביזיה על הוצאת צו המועצות המקומיות (עבירות קנס), התשפ"ב 2022, של מועצה אזורית חוף הכרמל.

אני מבין מהיועצת המשפטית שזה תקין, לכן

נצביע על הרביזיה. בצו המועצות המקומיות (עבירות קנס) של חוף הכרמל נכלל איסור על הכנסת כלי אוכל חד-פעמיים מפלסטיק לחופים שיוכרזו כחופים

נציגי המשרד הגנת הסביבה,

הסדרה שהיא מעבר לתחיקה של רשויות מקומיות. אני מקווה שהצו כן יאושר אבל זה לא פוטר אתכם מלהתייחס לבקשה שלנו בנושא